לצוות של הוועדה. חזרנו מהפגרה. מקווה שכולכם וכולנו שורדים את התקופה הלא פשוטה הזאת, חוזרים לשגרה בתקופה מאוד מאוד מאוד קריטית למערכת החינוך ובהקשר של הוועדה. אני אגיד משהו על הדיון המקדמי הקצר הזה. התכנסנו פה היום להצבעה טכנית על דיון שכבר ניהלנו לפני מעל חודש, פשוט לא הצבענו שם ולכן היינו צריכים לפתוח את הבוקר הזה בהצבעה על הקמת ועדת משנה לחינוך דתי, התחדשות וזהות יהודית. אני מבין שככה זה פוליטיקה, אבל לצערי יש כל מיני ניסיונות לעשות סיבוב על האירוע הזה, יש אנשים שקצת נלחצים מהוועדה הזאת. סדר-היום של הוועדה עוסק בהכנה למערכת ההשכלה הגבוהה בשעה 9:30, ובשעה 11:00 דיון משמעותי על חזרה לגנים, למערכת החינוך אני כמובן אתייחס לזה אחר כך בהרחבה ולא בחינוך הדתי. מעבר לזה, אני חושב שאנשים שמכירים את תהלה ואותי צריכים להבין שהרעיון של הוועדה הוא דווקא להתעמק, לא בהדתה ובטח לא להגביר אותה אלא לחשוב קצת מחוץ לקופסה ולראות את כל מערכת החינוך בישראל, גם החינוך הדתי, איך אפשר לעשות גם בתוכו שינויים שיותר מתאימים בעיניי לכלל החברה הישראלית, אז מי שהתבלבל, אני חושב שחבל. זה רק בפתיחה, תכף נצביע.

אם את רוצה להגיד משהו כיושבת-ראש ועדת המשנה, ונצביע. האמת שכבר עשינו את כל הדיון השלם אז לא נבזבז לוועדה את הזמן, רק להגיד שקראתי ברשת ככה חששות קצת מכיוון הפורום החילוני, אז אני רוצה להגיד שלפחות הכוונות שלי הן ממש הפוכות. הכוונה שלי היא לבדוק, מעבר לסוגיות שקשורות בחינוך החרדי, איך מעודדים את החינוך הממלכתי חרדי של הורים שרוצים לתת לימודי ליבה לילדים, והדבר הזה נחסם על ידי הממשלה הקודמת. בממלכתי החרדים חייבים לתת ליבה.

הגדילה של תת הזרם הזה נחסמה. אתה זוכר ששי התחיל את זה ושמו לזה ברקסים. זה דבר שראוי לעודד אותו, לטעמי, וגם שאלות איך מתאימים את לימודי היהדות בחינוך הממלכתי לאופי של החינוך הממלכתי ודווקא לא מאפשרים דברים, מה שמתקרא הדתה, ככה שנראה לי שהחששות הם לא מוצדקים ואף הפוכים. הבהרה חשובה. בבקשה, ווליד טאהא, בקצרה. תודה, היושב-ראש. דרך אגב, בחינוך הערבי יש פחות קונפליקט בין הדתי לממלכתי, ואך טבעי היה שהוועדה הזאת תבחר ועדת משנה לטיפול בסוגיות הבוערות מאוד של החינוך הערבי. אני פניתי אליך בנדון, זה אמור להיות דבר מובן מאליו. החרדים במדינת ישראל הם 20% מהאוכלוסייה, והערבים במדינת ישראל הם 20% מתושבי המדינה. החינוך הערבי סובל מבעיות רבות מאוד, כולכם כבר מכירים אותן, שמחייבות טיפול עקבי כמעט יומיומי וצריכים המון מאמץ כדי לסגור פערים. אז באותה מידה אני באמת דורש, אני דורש באופן רשמי להקים ועדת משנה לטיפול בחינוך הערבי.

כמו שכתבתי לך גם בהודעה, בהחלט בוא נדבר על זה, זה משמעותי מאוד מבחינתי. יוראי, בבקשה, אחרון הדוברים כי אנחנו ממש עושים פה הצבעה טכנית, הדיון כבר התקיים. פשוט בעקבות ההתבטאות הראשונית שלך חשוב לי להבהיר. אני חושב שבמצב העניינים היום במדינת ישראל, הדבר הראשון על סדר-יומה של ועדת החינוך בהינתן הכאוס שיש במערכת החינוך, העובדה שלא ברור מה הולך לקרות באקדמיה, שזה הדיון הבא, 1.8 מיליון ילדים כלואים בתוך זומים שספק אם מתפקדים וספק אם לא תמוה בעיניי שהדבר הראשון שאתה מוצא לשים על סדר-יומה של הוועדה בישיבתה הראשונה אחרי הפגרה זה לאשר ועדה שעוסקת באיך החינוך היהודי צריך להיות במערכת החינוך הממלכתית. אני חושב שאף אחד לא מפקפק ברצונותיה או בכנות כוונותיה של חברת הכנסת תהלה פרידמן ואני משוכנע שתת הוועדה בראשותה תקיים את הדיונים בצורה מאוזנת. יחד עם זאת, אני חושב שיש דברים הרבה יותר אקוטיים וחיוניים ובוערים על סדר-יומה של מערכת החינוך בישראל.

אני אתקדם מכיוון שברור לך שגם אנחנו לא חושבים את זה. קיימנו דיון בפעם שעברה, שכחנו לקיים עליו הצבעה, דחינו כמה פעמים את ההצבעה. זה עניין טכני, אנחנו מסיימים את זה וממשיכים לדברים הקריטיים. מי בעד הקמת ועדת משנה לחינוך דתי, התחדשות וזהות יהודית? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין אושר. ההצעה התקבלה והוקמה ועדה רשמית אחרי הדיון הקודם שעשינו. חברים, שמנו את זה מאחורינו.

הישיבה ננעלה

09:30.